בוקר טוב.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 על סדר היום דיון המשך בהצעת תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) (תיקון), התש"ף-2020. בפעם הקודמת לא סיימנו

לנו יש הערה. מרכז שלטון מקומי. אנחנו כן מבקשים להשאיר את זה לשיקול דעת כי יש הרבה מאוד מצבים המון מועמדים. יכולים

אני רוצה לומר שבנציבות שירות המדינה שממיינת את 70,000 העובדים שלה כבר שנים ארוכות, כל מזכירה נדרשת לעבור מיון והמבחנים האלה נערכים כבר שנים

את הטענה הזו אנחנו כן מקבלים ואכן אנחנו מוכנים לייצר דיפרנציאציה שהיא אכן מקובלת בהסכמי השכר בין שלוש הערים הגדולות לבין אר הרשויות. אכן יש הבדל של דרגה אחת בין שלוש הערים הגדולות לשאר הרשויות ובעניין

בניגוד לתדמית שאולי לפעמים יש לנו, אני חושב שאנחנו מגייסים את העובדים היותר טובים, היותר מתאימים. לא צריך

אתה צודק אבל זה יכול להיות גם מקורב וגם מקצוען וזה מה שקורה בכפרים הקטנים בחברה הערבית.

זה שונה מהישובים היהודים. כל המשפחה גרה באותו ישוב, באותו כפר והסיכוי שראש המועצה הוא קרוב משפחה, מעל 80 אחוזים. אני רוצה להכריע בדבר הזה. אנחנו מתקדמים. אנחנו משאירים את

ברור.

15.תיקון תקנה 14 בתקנה 14 לתקנות העיקריות אחרי "על ידי ראש העירייה" יבוא "או מכון המיון,

מה זה? הזמנה למבחן. תסבירו לי במשפט על מה מדובר. התקנה אומרת שתישלח הזמנה למועמדים וכאן נאמר

על ידי ראש הרשות או על ידי המכון, לפי העניין.

הסעיף הזה

לחבר מועצה ברשות המקומית או לעובד בכיר של הרשות המקומית או שהוא עלול

בוועדת הבחינה לבין עניין אישי אחר או

ומצד שני נאמר שלא יכולים להתמנות נציגי ציבור שהם בעלי זיקה פוליטית, אישית או כלכלית לנבחרי

נציג בעירייה או ברשות המקומית או ברשות האזורית הרלוונטית. זה חשוב מאוד. לפי הנהלים הקיימים, יש נציג עובדים בכל ועדה וחשוב מאוד לשמר את זה. רן מההסתדרות, מן הסתם אתה רוצה לומר

בדרך כלל נציג הוועד,

לפחות במקום ממנו אני מגיע. הוא היה חבר קבוע בוועדה.

לא יודע.

נציגים שהם לא נבחרי הציבור.

יש ועדה מקומית, יש נושאים פוליטיים. אני רוצה להציע לכם דבר מה. יש כאן את הרשימה הזאת, רשימת נציגי ציבור.

לגבי מה שציינת, עורך דין רוזנר, יש לנו הצעה

משרד הפנים יכול לבקש מהרשויות לפנות בקול קורא לאיתור מועמדים נציגי ציבור - בפנייה אליכם כתבנו את זה ולקבוע תבחינים וקריטריונים כמו תושב

זה לגבי נציגי ציבור. אם יש לו זיקה אישית, פוליטית או כלכלית.

זה משהו אחר.

אני מדבר אתך עכשיו על מי יושב

מקריאה: "זיקה פוליטית, לרבות השתתפות ברשימה מפלגתית לכנסת או לרשות מקומית,

מפלגה, ועידת מפלגה או מוסד אחר". למה אדם שהוא פעיל במועצה של מפלגה,

למה הוא

אם הוא עורך דין שנותן עכשיו שירותים למפלגה,

יש זיקה פוליטית. למה? זה לקוח כמו כל הלקוחות. הוא עורך דין ויש לו לקוח שהוא מפלגה. זאת זיקה או לא זיקה?

זה מינימום. זה לא מקסימום.

או ראש מינהל. הסטטוטורי זה יותר בכיר.

אני מדבר על שלוש דרגות בכירות בעירייה שזה מנכ"ל, סמנכ"ל וראש אגף או ראש מינהל. אתה מרחיב את

זה ברור. זה כתוב בהמשך. השאלה מה זה עובד בכיר של רשות מקומית.

יש דרגה של המנכ"ל, מתחת הסמנכ"לים שזה גזבר וכולי, ומתחת יש דרגה של ראשי אגפים. אני לא יודע איך מנסחים. אפשר לומר שלוש הדרגות הבכירות ברשות המקומית. ברשויות קטנות אתה תגיע לרמה של סגן מנהל מחלקה. אם כתוב הדרגה השלישית לבכירותה בעירייה, אז כן. הוא לא יכול לשבת בוועדת בחינה. הוא לא יושב.

אני מקבלת את ההצעה לגבי שלוש הדרגות הבכירות. אתם רוצים שברשויות מקומיות יהיו שתי דרגות? גם לא אכפת לי.

שלוש דרגות זה

אין לנו הגדרה מוגדרת מהו ניגוד עניינים.

שחבר הכנסת

יש מצבים של ניגוד עניינים שהם מאוד מגוונים והם נבחנים פר מקרה, פר נסיבות. אין מה לעשות, יש מושגי שסתום ואנחנו מכירים אותם במשפט ולא רק בתחום הזה אלא גם בתחומים אחרים, מה זה

מה אתה מגדיר בן אדם עם זיקה פוליטית? בן אדם שיש לו קשר פוליטי עם ראש הרשות או עם אחד מסגניו, למשל. סיוע במערכת הבחירות, אדם שמזוהה במערכת הבחירות לרשות המקומית עם האדם הזה, שעשה לו חוגי בית, שהיה פעיל אמיתי עם ראש הרשות או עם המפלגה שלו. שהיה רשום באחת הרשימות

בחירת נציג ציבור בוועדת בחירה, זה אישור של מליאה.

ממש לא. חברים. סליחה.

נציג השר וכן עובד הרשות המקומית שיהיה

(ה)על אף האמור בתקנת משנה (ג) ו-(ד), השר רשאי להורות לגבי

נכון לעכשיו לפי

ארגון עובדים גם במכרז פנימי וגם במכרז חיצוני פומבי. גם כאן, בהסכם קיבוצי ובהסדרים קיבוציים

הרב שתמנה לעניין

מועצת הרבנות הראשית מביניהם. אין למועצה רב אזורי, תמנה מועצת הרבנות הראשית

הרב הוותיק ביותר מקרב רבני היישובים שבתחומי המועצה האזורית המתגוררים בתחומי המועצה. שני נציגי הוועד המקומי של היישוב.

היישוב, שאינו חבר הוועד המקומי, שתמנה

למה הבאתם את זה כאן בתקנות, אם יש כבר תקנות?

הרעיון הוא לאחד. התקנות האלה יחולו גם על המועצות המקומיות, גם על המועצות האזוריות וגם על העיריות. אבל זה לא רלוונטי מבחינת רב אזורי על מועצות מקומיות ועיריות. בגלל שאנחנו מוחקים את התקנות של

זה משקף את ההסכמות אליהן הם הגיעו.

לצו הנוהל, וזאת פשוט העתקה של מה שכתוב היום בצו הנוהל לתקנות האלה כי צו הנוהל

אין כאן שום שינוי ואין כאן שום חידוש.

אני בעד שזה יהיה בנוסף ולא במקום.

אנחנו מתייחסים רק למקרה שזאת ועדה של שלושה. כן. אני מנסה לחשוב אם

ואני הייתי חלק ממנו, כרמ"ט שר הפנים - עמד באמת בתהליך שהוא מלאכת מחשבת וזה נעשה בהסכמה,

להביא את כולם לשולחן אחד זו הייתה עבודה קשה מאוד, כדי שכולם ירגישו שיש להם ייצוג.

זה לא מה שאני מציעה אבל אני גם לא רוצה להסכים לזה שנשאיר את המצב הקיים.

אנחנו נגיע אתם לדיון בתקנות. אני חייבת לומר שאני מתרשמת שרואים כאן בנוסח איך הלכו כאן על

העברת הסעיף הזה לכאן היא העברה שנעשתה מסיבה טכנית לחלוטין. המשכן הנוכחי של אותן הוראות הוא בצו שהולך להתבטל ולא מאיזושהי סיבה עניינית. באמת מה שעשו משרד הפנים, הם פשוט העתיקו

שהוא גם נמנה על אנשי הכיפות הסרוגות ולא על אנשי ש"ס והמשרד לשירותי דת, כדי לייצר את הנוסח המאזן הזה. אני חושב שכרגע, בסמטה, כמו שהיועץ

בעידן הזה בו אנחנו נמצאים,

אני אומרת שאם מדובר בסייג שמאפשר מניין חוקי אחר,

המטרה. צריך לקבוע קוורום שיהיה חוקי להחלטה.

זה בדיוק מה שהסעיף הזה עושה. הוא קובע. כן,

אחר כך, אם מי מהחברים לא מגיע, לזו הכוונה.

הוזמן וזה תואם אתו מראש, עם כלל החברים. מדובר על שבוע. יושבת ראש הוועדה אמרה שבוע. הודיעו לבן אדם שבוע מראש,

ומה שגם כתוב בפקודת העיריות וגם אני אתייחס לסעיף (ח) שלפני כן, מבקר העירייה מוזמן לכל הוועדות ורצוי לחדד את זה שהוא מוזמן ולא שהוא יכול כי אם הוא לא הוזמן, הוא לא ישב. הוא לא ידע על זה? יכול להיות מצב שהוא לא ידע על זה? נכון. יש גם מצבים כאלה. אני רוצה לברך את משרד הפנים על חיזוק המעמד של המבקר בעניין הזה ולכן לתקן את זה ל-יוזמנו ולא רק יכול. בסעיף (ח) בעמוד 9, גם כן. כדי למנוע מצב שאם מבקר לא נמצא, הוועדה לא תקנית, לתקן את זה ובמקום יהיה נוכח כמשקיף יכתבו שיוזמן מבקר הרשות המקומית או מי מטעמו. עוד לא הגענו לעמוד 9. כשנגיע לעמוד 9, נדבר על עמוד 9. כבר עברנו אותו. את בנוסח אחר. הבנתי. על איזה סעיף את מדברת? סעיף (ח), תיקון תקנה 23, ועדת בחינה לגבי משרות בדירוג גבוה. יהיה נוכח כמשקיף? יוזמן מבקר הרשות המקומית או עובד לשכתו שמונה לכך וכולי. כאן זה הרבה יותר דומיננטי. כאן הוא מחויב להיות נוכח. את מציעה רק להזמין אותו. ומה יקרה ורשות שמבקר עובד בה רק יומיים בשבוע והוא לא נמצא?

כאן הסעיף יותר גורף. הוא יהיה נוכח. הוא חייב להגיע. יש לו חובת נוכחות. את רוצה להוריד את זה ולומר שהוא יוזמן.

אני לא רוצה לשנות את מה שנהוג בפקודת העיריות ונותן את האופציה להזמין את המבקר לכל הוועדות ולפי שיקול דעתו הוא מגיע. אני מברכת את משרד הפנים על חיזוק מעמד המבקר. אני מצטרף אליה. זה שיקול דעת של המבקר. אם המבקר מחליט שהוא מגיע, הוא מגיע. זה שיקול דעת שלו. אף אחד לא יכול לכפות עליו. לדוגמה בירושלים או בתל אביב יש עשרות ועדות בחינה, אז למבקר יש שיקול דעת לאיזו ו עדת בחינה הוא נכנס. הוא יכול לשלוח עובד. הוא לא הגיע, אז לא מקיימים ועדת בחינה? זה לא פוסל את קיום הוועדה. אם זה לא פוסל, אני חושבת שהוא צריך להיות נוכח. אם זה לא פוסל, בסדר. לגבי הסוגיה הזאת של יוזמן, לא יודעת. לא נראה לי שינוי גדול. מהפרקטיקה זה חשוב שכך יהיה. אפשר להוסיף שצריך לשלוח לו הזמנה?

מה שתחליטו. לי זה לא מפריע. שיזמינו אותו. משרד הפנים? אני לא חושבת שזה מתאים לסעיף 24(ב). סעיף 24(ב) מדבר על מי יכול לשבת. להגיד עכשיו שעל אף האמור יוזמן מבקר הרשות? זה צריך להיות ב-23.

סעיף 24(ב) אומר לא יהיה נוכח אדם פרט לזה וזה וזה.

שלמרות זאת הוא יהיה. בסדר. מקבלת. נשאיר את זה כך. היינו בתקנה 11א אליה התייחסנו.

מבחינתנו יש עניין קריטי. אנחנו חושבים שזה מאוד מאוד חשוב. אחד הכלים שנועדו להבטיח גם את היעילות של המכרז וגם את הנקיות של המכרז היא לקבוע מראש את מספר הנבחנים שמגיעים לוועדת הבחינה. אנחנו מציעים את המספר שנהוג בשירות המדינה והוא שמונה, כמובן שזה לא מספר קדוש, ואפשר לקבוע מספר אחר. חשוב מאוד שיהיה ברור שיש מספר מוגבל של מועמדים שהם הטובים ביותר שעלו בבחינות בכתב והם אלה שמגיעים לוועדת הבחינה. אנחנו מתנגדים.

שהמספר הזה לא מתאים לרשויות המקומיות מכיוון שברשויות יש לנו מגוון גם של משרות וגם של אופי רשויות שונה. הנושא הזה של הגבלת מספר המועמדים לשמונה מועמדים - - - את לא מגבילה. אחרי שהם עוברים את כל ההליך, את מביאה לריאיון אחרון רק שמונה. זה שיקול דעת. זה קטע של שיקול דעת. כאן אנחנו כן סבורים שיש ליצור דיפרנציאליות שכן תתאים למבנה הרשויות ולאופי השונה שלהן. למה אופי הרשות משנה את מספר המועמדים במכרז? אנחנו חושבים שיש משרות בעלות אופי מאוד שונה שגם מספר הניגשים אליהן הוא מאוד שונה. לכן אנחנו כן חושבים שצריך גם מבחינת הגיוון, ונגיע גם לסוגיה הזאת, כדי לייצר גיוון תעסוקתי ברשויות המקומיות, שזאת סוגיה שהרשויות המקומיות לא מצליחות לעמוד ביעדים. לראות רק שמונה מועמדים זה לפעמים יפגע בוועדת הבחינה כי אנחנו נראה שמונה מועמדים בלבד ולראות מספר יותר גדול של מועמדים יכול לתת יתרון בעניין הזה. אם יהיו 100 אתם תראו 100? זה המצב היום. מהניסיון שלנו זה דווקא נותן יתרון לנשים. זה מי שקיבל את הציונים הכי גבוהים. את שולחת אנשים לוועדת בחינה, את שולחת אותם למכון מיון, אדם מקבל ציון. יש לי עכשיו לצורך העניין 100 אנשים שקיבלו ציון ועכשיו אני צריך להזמין את ה-100 אנשים?

רק מה שקבעת מלכתחילה. לצורך העניין קבעתי ציון 80 ומעלה. קובעים קו חתך שמציון איקס יוזמנו לראיון. מ-80 ומעלה, מ-90 ומעלה, לפי כמות הניגשים. מאותו גובה ציון ומעלה יוזמנו לראיון. נניח אתה קובע את הציון מראש. יצא לך שיש לך 30 אנשים שקיבלו 80 ומעלה. בשירות המדינה אפשר לזמן במצב כזה שמונה אנשים. מה שטוב לשירות המדינה, למה זה לא טוב לרשויות?

כי מה לא בסדר אצלנו? קודם כל, דובר על המינימום ולא על המקסימום.

בשירות המדינה זה עד שמונה. תשאירו את זה לשיקול דעת אבל תנו לי את האפשרות. במידה ויש לי המון מועמדים שקיבלו ציון, שאני אוכל להזמין אותם. אתה מצפה שיזמינו יותר משמונה? אני אומר תנו לי אפשרות. אם יש יותר משמונה ואני אחליט להזמין יותר משמונה, בסדר. תהיה לי אפשרות להזמין את השמונה בלבד ושלא אזמין עכשיו 30 או 40 אנשים לוועדת בחינה. תחשבו על ועדת בחינה עם 30 אנשים כשצריך לשמוע כל אחד חצי שעה. כמה ימים היא תשב? קבע מראש קו חתך. אני לא יכול לקבוע קו חתך מראש. לפני הבחינה אני יכול לדעת מה הציון שאנשים יקבלו? אני יכול להציע הצעה. אני חושב שצריך להיות מספר שייקבע מראש כמו שקובעים את קו החותך כפי שנאמר כאן שהוא יהיה מספר של שמונה אבל אפשר לתת לרשות המקומית שיקול דעת להגדיל אותו מראש לנגיד 12 או כמה שאתם רוצים, 16, אבל מספר סביר. לתת איזשהו אלמנט של גמישות.

אני בעד. זאת נראית לי הצעה טובה. אני חושבת ששמונה, נכון שזה המספר בשרות המדינה ואני יכולה להגיד לכם מה קורה מהניסיון אצלנו במשרד. מה את אומרת לגבי ההצעה של תומר? יש גמישות מסוימת ושיקול דעת. כאשר ברירת המחדל היא שמונה, בסוף מגיעים לוועדת הבחינה שלושה מועמדים. אני יכול לספר שישבתי בוועדת מכרזים כמשקיף. ביקשו שאני אבוא כמשקיף. הגיעו לא רק שמונה אלא 15 לוועדת מכרזים ואז קבעו עוד יום כי היו עוד מועמדים. מגיעים יותר. לא יודע מה קורה בשירות המדינה אבל אני יודע מה קורה אצלנו. מגיעים הרבה אנשים ובסופו של יום המצב נכון להיום, אתם צריכים לקבוע איזשהו קו גבול.

שמונה, ואם רוצים להגדיל, זה בסדר, ואפשר לקבוע מסגרת של 12 אנשים. השאלה היא מה עושים במשרות הנמוכות בהן אין מרכז הערכה. הרי רק על המשרות הגבוהות קבענו שיהיה מרכז הערכה אבל במשרות הנמוכות שם אין מרכז הערכה, זו המסה הקריטית. מה עושים שם? איך מייצרים שם מנגנון של שמונה אנשים? מזמינים את כולם?

יש איזשהו סנן. בואו נגדיר אותו. הרשות המקומית, כשהיא מפרסמת מכרז, אני מניחה שהיא יודעת את קהל היעד שלה והיא מכירה אותו.

אתה לא יודע מהניסיון שלך?

אני לא יודע. יש גם משתנים חיצוניים. קחי את תקופת הקורונה. בן אדם איבד את מקום עבודתו והוא רוצה להיות טלפן במוקד הטלפוני של המוקד העירוני. אבל זה לא סוד. אתה מכיר את הדברים האלה. אתה יכול לקבוע תנאי עדיפות במכרז. תנאי עדות זה משהו אחר ותנאי סף זה משהו אחר. תנאי עדיפות זה בדיוק מה שייתן לך לסנן. יש תנאי סף. נכון להיום כל מי שעומד בתנאי הסף, אני צריך להזמין אותו למכרז. יש לי 100 מועמדים, אני צריך להזמין עכשיו לוועדת המכרזים 100 אנשים שעמדו בתנאי הסף. ועדת המכרזים יושבת שבועיים רק לראיין אותם. אנחנו נציע שיגיעו לוועדה בין שמונה ל-20 והמספר ייקבע מראש. 20 זה מספר מוגזם. זה ייקבע מראש. זה על פי בחירת ראש הרשות. זה נותן לו בחירה.

קובעת בין שמונה ל-16. שייקבע מראש. שייקבע מראש. השאלה שהעלה חבר הכנסת ארבל מה קורה במקרים שאין מבחני הערכה. כרגע הסעיף קובע, בסעיף 25(ג), שלא נתקיימו מבחנים, יוזמנו לראיון בפני ועדת הבחינה רק המועמדים שכישוריהם עונים על תנאי המכרז. למעשה כל מי שעומד בתנאי הסף צריך להגיע. זה אומר רבבות רבבות. בגלל שאין מבחני הערכה, איך תקבע למה דווקא ה-18 האלה כן ואלה לא? אני אומר את זה איך בעיניי צריך לעשות את זה פרקטית.

ועדת המכרזים מתכנסת. היא רואה את קורות החיים של כל המועמדים, עוברת עליהם ומחליטה. היא אומרת שעכשיו לצורך העניין יש לה 100 מועמדים, היא קראה את כל קורות החיים ועברתי עליהם, כל מי שעמד בתנאי הסף, והחליטה שמתוך אלה היא מזמינה איקס אנשים. אבל איך תקבע? יש ועדת מכרזים. בוועדת איתור בממשלה מקבלים עכשיו 100 מועמדים למשרת מנהל מינהל במשרד ממשלתי. ועדת האיתור שם מתכנסת, רואה מבין כלל המועמדים את הפרופילים שלהם, בונה חמישה פרמטרים שעל פיהם הם מייצרים איזשהו סנן ראשוני. חייבים לוודא שזה באמת קורה על ידי גוף נטול פניות. ועדת המכרזים. מי שעושה את זה, זאת ועדת המכרזים ולא מישהו אחר. היא זאת שבסוף צריכה לקבל את המועמד. בשירות המדינה בסעיף 7(ג), "נציב שירות המדינה או מי שהוסמך מטעמו רשאי להורות על מיון מקדים של בקשות למשרה לפני ביצוע מבחנים במשרות בהן קיימת תחלופה ניכרת של עובדים או במכרז שבו צפוי להיות מספר רב של בקשות למשרה. לצורך ביצוע המיון המקדים יקבע נציב שירות המדינה וכולי. נוסף על דרישות הסף למילוי המשרה,

ענייניות, נוגעות למשרה ושוויוניות שיש בהן כדי להעניק יתרון מבחינת התאמצת המועמדים למשרה. אמות המידה כמפורט להלן: דרישות השכלה, ניסיון תעסוקתי או מקצועי, תחומי מומחיות, כישורים מיוחדים, נתונים אישיים לרבות חוות דעת,

נציב שירות המדינה צריך לקבוע גם את המשקל היחסי ואת הטיעון המרבי לכל אחד מאמות המידה האמורות. כמובן הכול נקבע מראש כדי שלא יתאימו את זה למועמדים. "נציב שירות המדינה או מי שהוסמך יקבע תיאום סף או כמות סף של בקשות למשרה שיעברו לשלב ביצוע המבחנים".

אין ברירה. כפי שגברתי אמרה, השאלה היא איך קובעים מי עולה לראיון. זה גם פותר את הבעיה של מי שהולך לבחינות. עכשיו אני לא שולח 100 אנשים לבחינות. זה בדיוק אותו רעיון. אני עושה ועדה מסננת, לצורך העניין זו ועדת מכרזים. עושים את הסינון ואומרים שעכשיו יש לי 20 מועמדים הכי טובים. את 20 המועמדים האלה אני שולח לבחינה. זה לא מקובל עלינו. משרד הפנים יממן את הבחינות האלה? יעביר לנו תקציב לעניין הזה? תהיו פרקטיים. אנחנו מציעים ממה שקיים בשירות המדינה. אתם כמובן לא חייבים לאמץ את זה אלא למצוא מנגנון אחר למיון המקדים. המיון המקדים כן מקובל. ההצעה שלך למיון מקדים מקובלת. לפי השירות הציבורי?

אנחנו נעשה את ההתאמות הנדרשות. זה גם ישליך לעניין השליחה למבחני התאמה.

זה בדיוק אותו רעיון. אין קשר. ודאי שיש קשר. הם אמרו שהם לא מסכימים לזה. זה בסדר שהם לא מסכימים אבל צריך לחשוב בצורה פרקטית. למה זה קשור לשליחה למבחן? כי אם עכשיו לצורך העניין קיבלתי 100 קורות חיים שעומדים בתנאי הסף ועכשיו לצורך העניין אני צריך לשלוח את כולם לבחינות.

אני יכול לעשות ועדה מסננת שבאה ואומרת שמתוך 100 קורות חיים, יש לי עכשיו 20 אנשים שהם המתאימים ביותר. את אותם 20 שעברו את הוועדה המסננת אני אשלח לבחינות. דיברנו על משרות לא בכירות, שאין בהן מבחנים. הסכמנו. עברנו את הסעיף הזה. במשרות בכירות חייבים מבחנים. אני לא אשנה את זה. עדיין, גם במשרות בכירות, אם לצורך העניין למשרות בכירות ניגשו עכשיו 50 אשים. זה צריך להיות אותו מנגנון. יש 50 אנשים לתפקיד ראש מינהל גבייה. כבר היינו בסיפור הזה.

אני לא חוזרת לשם. אנחנו לא חוזרים לשם. התקדמנו. אתם מוסיפים לפי השירות הציבורי. בשינויים שרלוונטיים לשלטון המקומי. בסדר.

יש לנו עוד שש דקות. 23.הוספת תקנה 26א ו-26ב אחרי תקנה 26 יבוא: "26א.איסור מסירת חברי הוועדה שמות חברי הוועדה לא יובאו לידיעת מועמדים אלא בעת התכנסות הוועדה. 26ב.איסור מסירת שמות המועמדים. שמות מועמדים אחרים במכרז לא יימסרו למועמד. הסתיימו הליכי המכרז, מועמד יהיה זכאי לקבל את שמו של המועמד הזוכה במכרז". זה מובן מאליו. זה נועד למנוע לחצים מיותרים. אגב, לפי חוק חופש המידע הוא גם זכאי לקבל את נימוקי החלטת הוועדה שפסלה אותו. 24.תיקון תקנה 27 בתקנה 27 לתקנות העיקריות בתקנת משנה (א), בסופה יבוא "ואם היה מבין המועמדים מועמד מקרב קבוצה הזכאית לייצוג הולם לפי הוראות הדין, לאחר שוועדת הבחינה שקלה, בטרם ההחלטה, את חובת הייצוג ההולם". בטרם קבלת ההכרעה, רשאית הוועדה להתייעץ עם ממליצים של המועמדים. אחרי תקנה (ב) יבוא: "(ג)כל חבר ועדת הבחינה יבחר את המועמד המתאים ביותר בהתאם לקבוע בסעיף קטן (א) וימלא תפקיד זה תוך הימנעות מניגוד עניינים תוך שמירה על כללי היושר וההגינות, בתנאים שווים, וללא גילוי דעה קדומה, ללא פניות או משוא פנים". הערות לסעיף. אנחנו חושבים שהתוספת שהוספה בסעיף קטן (1)

צריך לשים לב שאם אני צריך לקבל החלטה באותו יום, יש בעיה עם זה.

תתקשר אליהם. התקשרתי ולא ענו. אז תקבל החלטה. אני חושב שזה נכון שחברי הוועדה יכולים להרים טלפון ולשמוע חוות דעת על הבן אדם. רשאית הוועדה להתייעץ. אתה רוצה לחייב או תם? לא לחייב אבל אני אומר שזה דבר שלוקח זמן. אם אני צריך לקבל באותו יום החלטה של ועדת הבחינה, איך בדיוק זה יהיה? יש עבודת הכנה לקראת הוועדה ואז אפשר להתייעץ עם הממליצים עוד לפני. המועמד גם מגיש את ההמלצות שלו בכתב. אם רוצים להתייעץ, אפשר לעשות את זה קודם, לפני הישיבה עצמה. אולי במקום זה לומר שהוועדה רשאית להתייעץ או חברי הוועדה רשאים להתייעץ. השאלה שלי למה יש רשות להתייעץ רק במקרה שהיה מקרב המועמדים וכולי. לא. אלה שני דברים נפרדים. יש את נושא העדפה מתקנת ואת רשות ההתייעצות. ההתחלה של הסעיף שלא מופיעה בתיקון, ההכרעה על הקבלה מתקבלת על בסיס וכולי. ניסיונו, השכלתו והתאמתו של המועמד. סיימנו את פרק 27. 25.תיקון תקנה 28 בתקנה 28 לתקנות העיקריות בתקנת שמנה (א), בסופה יבוא "היו דעות חברי ועדת הבחינה שקולות, תכריע דעתו של יושב ראש הוועדה".

הקול הכפול של יושב ראש הוועדה. אם יש תיקו, יש לו קול כפול. תכריע, המשמעות היא שיש לו קול כפול. כן. אחרי תקנת משנה (ב) יבוא: "(ג)ועדת הבחינה תסיים את תפקידה בו ביום ואינה רשאית לדחות את החלטתה למועד אחר, אלא מנימוקים מיוחדים שיירשמו בפרוטוקול הוועדה. (ד)הוחלט על דחיית החלטת הוועדה כאמור בתקנת משנה (ג), ירשמו חברי הוועדה לפניהם את התרשמויותיהם מן המועמדים אשר הופיעו בפניהם, ותרשומות ההתרשמויות כאמור יצורפו לפרוטוקול הוועדה. (ה)בכל מקרה של דחיית ההחלטה יימנעו חברי הוועדה מלדון בדברים הקשורים במכרז עם כל אדם עד לקבלת ההחלטה". צריך קצת יותר גמישות. סתם דוגמה, בן אדם במילואים. לא נימוקים מיוחדים. מנימוקים שיירשמו. הוא במילואים והוא בוועדת הבחינה?

הוא חבר?

הוא מועמד. הוא במילואים. אני עכשיו קבעתי ועדת בחינה וקראו לו עכשיו למילואים והוא לא יכול להופיע. זה בדיוק העניין. אתה לא יכול לקיים את ועדת הבחינה לכולם בגלל שהוא לא יכול לבוא. בגלל זה אתה צריך לקבוע מועד אחר. קבעתי ל-50 אנשים.

אלה לא 50 אנשים. קבעתי לעוד שבועיים והודעתי לכל מי שהוא מועמד שבעוד שבועיים יש לו ועדת בחינה. זאת הסיטואציה. בא בן אדם שקראו לו למילואים מהיום למחר. אני מזכיר לכם, אנחנו במדינת ישראל וזה קורה. עכשיו אני דוחה את ועדת הבחינה כי הוא לא יכול לבוא?

נימוקים מיוחדים. זה נימוק מיוחד שיירשם ותן לו מועד ב' ובינתיים אל תדבר עם אף אחד. אני רושמת לי שהגענו עד לסעיף 28 כולל. על איזה סעיפים אנחנו צריכים לחזור אחורה? המשרות בדרגה גבוהה לגביהם יש הסכמה אבל אנחנו צריכים לעגן אותה בהחלטה של הוועדה. יש את הנושא של ייצוג הולם. יש את הנושא של זיקה פוליטית של מועמדים שגם שם אתם כנראה תרצו לשנות. לדעתי אלה הדברים. יש סיכוי שבדיון הבא נסיים. תודה רבה לכולם. אני נועלת את הישיבה הזו ואנחנו עוברים לנושא הבא. הישיבה ננעלה בשעה 11:45.